אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה בנושא: התמודדות העיר אילת עם משבר

אני מדברת על פגיעה אנושה בכלכלת העיר על כל חלקיה,

סוגיית העסקת עובדים זרים במלונות

יש הסכמה על מכסה מסוימת שהיא בסדר גמור למדרגה ראשונה.

600 אנשים?

אנחנו יודעים שהם ייכנסו לאילת ואז יאלצו לשהות בבידוד. אם אנחנו לא מכים בזה עכשיו

כרגע - - - החלטת ממשלה שקבעה שאי-אפשר להכניס את העובדים הירדנים אם יש באילת אחוז אבטלה של יותר מ-7.5%. משרד התיירות מוביל

זה אומר שיש לתת את הדעת על תהליך הבידוד שאמור לעבור עובד כזה,

פיקוח על תנאי הלנתם - - - סליחה רגע,

כל הדברים הללו עומד לפתחה של העירייה שתצטרך לטפל בדברים בעזרת האגפים הסוציאליים שלה. זה גם מגולם בתוכנית העתידית אז אין לנו את הפריבילגיה להגיד: זה משהו שהוא ארוך

משהו פה לא מסתדר לי, אנחנו מצפים שהם יעמדו על הרגליים עם

אנחנו מצפים ש-28 מיליון שקלים שיועברו לרשות יכסו גירעון תפעולי של קרוב ל-100 מיליון

לגבי סוגיית הגירעון התקציבי של העיר אילת: אנחנו כן חושבים

סיוע לאור

הם גם צריכים לשלם לעובדים שכר גבוה יותר ואנחנו רואים את זה בנתונים. מה שלא קורה בפועל אם אנחנו משווים את השכר הממוצע באילת אל מול השכר הממוצע במשק. אני מדבר על עיריית אילת. שכר עובדי העירייה גבוה מכל הרשויות המקומיות - - - על זה אתה מתחשבן איתם עכשיו? הוא לא מתחשבן, הוא רק - - - ככה זה

כ-60 מיליון שקלים הם מתקציבי משרד הפנים. ביקשתי ממנו שייקח את ההובלה וינסה להקדים את הדיון לטווחים המידיים, זה גם נמצא על סדר היום. על פי מה שאומרת חברת הכנסת ברק, יכול להיות שאני כבר תמים, אבל אני מעדיף להאמין לפוליטיקאים רציניים ולקוות שגם יהיה יישום הלכה למעשה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. היו מעל 100 מיליון שקלים של נזקים מהסופה שעברה על אילת. ראש הממשלה הבטיח לעזור, האוצר הבטיח לעזור,

לפני כשבוע וחצי בוועדה הכספים שאלתי מה קורה עם הסיוע לעיר אילת. אמרו שיש 50 מיליון שקלים עבור אילת וטבריה. למה כרכו אחד בשני? לא בגלל שאני נגד טבריה, נהפוך הוא. שאלתי כמה מקבלת אילת וכמה מקבלת טבריה הבטיחו תשובה אף אחד לא חזר אלי. צריך להבין שהעיר אילת אינה עיר כמו כל מקום במדינת ישראל. מירב תושבי העיר עובדים במלונאות,

ההפסדים והפיטורים גדולה לאין שיעור מכל מקום אחר. ממוצע השכר נמוך מכל מקום אחר וקרוב ל-90% מהלינות בוטלו. אני מקווה שעכשיו זה יתחיל להתאושש. העיר אילת צריכה טיפול שונה, קחו אותה כפרויקט, אנחנו לא יכולים לאבד את השער הדרומי של מדינת ישראל. נאמר כאן על ידי חברת הכנסת ברק, ואני הייתי אחד מהפעילים כנגד סגירת שדה התעופה שדה דב. היה ברור לנו לחלוטין שזו תהיה מכה אנושה לעיר אילת. אז זה, ואחר כך סופה, ואחר כך קורונה יש לי חשש כבד שהעיר אילת לא תעמוד בכל המכות האלה. חובת משרד האוצר, הפנים, ראש הממשלה לדאוג לעיר אילת אחרת מאשר אנחנו דואגים לשאר הערים

תודה רבה. תודה. משרד האוצר, איתי איתנו? כן, בוקר טוב. מעודד שזה אתה. אני מקווה שנצא מכאן עם בשורות. 50 מיליון. קודם כל, אני רוצה להתחבר לדברים שלך ושל חבר הכנסת לוי. אנחנו מבינים את הייחוד של אילת מכל הבחינות שהועלו. אין מדובר בעיר שאפשר להתייחס אליה כרגע בכלים הרוחביים שיש לנו וחובה גם עלינו לייצר כלים נקודתיים כדי לסייע. משרד ראש הממשלה מוביל החלטת ממשלה רחבה ככל הניתן. החסמים שיש לנו בהחלטת הממשלה הם לא חסמים תקציביים,

התקציב שוריין גם ממשרדי ממשלה אחרים והם נעתרים לנו ומסייעים לתת סיוע רחב. יש קשיים משפטיים בשאלות של שוויון, דובר על כך מקודם. ברמה התקציבית ננסה לסייע ככל שהמקורות יתירו לנו וככל שהמשרדים ישתפו פעולה. אני מקווה שיהיו בשורות טובות בהחלטת הממשלה ביום ראשון הקרוב. תודה רבה על רוח הדברים ועל זה שאתה מתחבר לעניין של הייחודיות. מה שחשוב זה למתוח מעט את השמיכה. אתה בטח שמעת במהלך הדיון שמתוכנית של 15 מיליון שקלים נותנים שני מיליון. זה כמו כוסות רוח למת, אנחנו מדברים פה על שיפויים של ארנונה, על הפסדים של הכנסות שהיו לרשות אז זה פחות מחצי ממה שצריך לשפות. הכול הוא בערך ואין שום דבר - - - יכול להיות שלא הבנתי נכון את הערתך. כל ה-15 מיליון שקלים מיועדים לעסקים ותעסוקה. ה-2 מיליון שקלים שציינת - - - הם לטובת פרויקט העיר הירוקה. נכון, אבל הם לא נגזרים מתוך ה-15 מיליון שקלים. זה מתוך 28 המיליונים.

כן, אני הבנתי טוב.

צריך לשבת ולראות איך מתייחסים לעיר אילת כעיר ייחודית ומאפשרים את זה בתקציב מידי. לא לומר להם "אנחנו ניתן לכם 78 מיליון" בעיני זה לחלוטין לא מספיק וגם לא מתיישב עם המספרים.

חייבים לתת דחיפה משמעותית ומידית כדי שנוכל להרוויח מהפירות שהיא נותנת כפי שהציג ראש העיר. המדינה מכניסה הרבה כסף מהתיירות שבעיר אילת ולכם אנחנו צריכים שהכול יהיה עכשיו. יש מישהו שרוצה להוסיף משהו במשפט?

אני רוצה להציג פן אחר של הדברים, דווקא מנקודת מבטה

המדינה. אנחנו הגשנו תוכניות שעלותן הכספית היא כאין וכאפס לעומת המצב שיכול לשרור באילת אם המשבר יימשך. העלויות היום לצורך טיפול במובטלים ובעסקים, אובדן ההכנסות של המדינה בשל המצב באילת הוא למעלה מ-500 מיליון שקלים. צריך להיות אינטרס מובהק למדינה להחזיר את אילת מהר מאוד לפעילות מלאה ובעלויות אפסיות כמו שהצגנו אפשר גם לעשות זאת תוך שאנחנו מבטיחים את שלום הציבור ובריאותו. בסוף זה יהיה גם לטובתה של מדינת ישראל. כל זה מעבר לנזקים העצומים ולהגירה השלילית מהעיר אילת אם המצב הזה לא ייפתר. תודה,

תודה לכולכם על הדיון הזה.

להודות למשרדי הממשלה שנתנו לנו רוח אחרת ושמתחברים לדברים שנאמרו כאן. תודה למל"ל על עבודה אינטנסיבית בגיבוש התוכניות השונות. עכשיו יש תוכניות ואנחנו צריכים את התקציב. אני מבקשת ממשרד ראש הממשלה וממשרד הפנים להגדיל את תשלומי הפעימה הראשונה מאותה החלטת ממשלה מאוגוסט שדיברה על 500 מיליון שקלים. להשלים את החלק היחסי שאנחנו צריכים לתת לעיר אילת בלי קשר למשבר הקורונה, ולהוסיף מקדמות מכל סעיף שניתן על מנת לאפשר להם לחזור לפעילות כלכלית מלאה.

לקדם את הפעימה השנייה של 220 מיליון השקלים, לפחות את חלקה, כל החלק שמתייחס לחידוש התיירות. לקדם את תוכנית עיר ירוקה. אשמח מאוד אם תעשו מאמץ לתת קצת יותר משני מיליון שקלים, זה סכום שהוא בבחינת לעג לרש בתוכנית שמדברת על 15 מיליון שקלים. זו תוכנית שתבטיח את התפקוד של העיר אם יתרחש גל שני. אני מבקשת ממשרד התיירות ומשרד ראש הממשלה לעשות את כל המאמץ כדי שהחלטת הממשלה שנוגעת לירדנים תהיה כבר ביום ראשון הקרוב כדי שנוכל להתקדם גם בנושא הזה. שמענו בדיון שזה לא רק יתרום לשיקום הענף אלא גם להחזרת תושבי אילת למעגל העבודה. מבקשת ממשרד התיירות לבחון את בקשת ראש העיר להגדלת המכסה של עובדים זרים לענף המלונאות כדי שגם שם אנחנו נוכל לתגבר בכוח אדם. מבקשת ממשרד הפנים לגבי השיפוי של ארנונה לעסקים קטנים: נתתם 47 מיליון שקלים, זה סכום יפה מאוד שגדול ממה שניתן במקומות אחרים, אבל הוא לא מספיק. לראות איך אתם עושים מאמץ להגדיל את הסכום הזה. גבירתי, הובאה לשולחנו בקשה. את העובדים הירדנים מלינים עכשיו בעיר במקום שיחזרו כל יום לירדן. וראה זה פלא, ביטוח לאומי שלח עכשיו בקשה למעסיקים שישלמו ביטוח לאומי, זה אבסורד. צריך להסדיר גם את זה, אני מסכימה איתך. יש להסדיר את תנאי ההלנה שלהם, אין צורך שמשרד האוצר יהפוך את הכול למורכב, החיים יכולים להיות הרבה יותר פשוטים ממה שעושים מהם לפעמים. אשמח שזה יהיה ביום ראשון ונוכל לצאת לדרך. תודה רבה, הישיבה נעולה.